הכנסת מג'אדלה, בממשלה הזאת, זה ברור לי, על זה אתה לא צריך אפילו

היום יום שני, א' בחודש כסלו התשע"א, 8 בנובמבר 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש

הונחו היום על שולחן הכנסת,

מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 179),

2010. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי (תיקון מס' 3) (תשלום לבן זוג של פדוי שבי שהוכר לאחר פטירתו), התשע”א 2010, של חבר הכנסת

שהשר בא בלי זמן, ואחרי זה אני אמנה עשר דקות. איך שאתה רוצה. אני אחכה לשר. רבותי חברי

הגיע. חבר הכנסת חרמש, אם אדוני מסכים שנצמצם, כי לא היו פה אנשים רבים באותה עת, כל הנוכחים נמצאים

שבוע, עוד בטרם התחיל החורף, כבוד היושב-ראש, כבר הודיע שהשנה לא יהיו מים. כלומר, הוא גם יודע שגשם לא ירד. אתן דוגמה קטנה מהתוכנית שדיברה על הקמת שרשרת של מתקני התפלה כדי לתת מענה למשבר. אם

להתבלבל. אני לא מדבר פה כיושב-ראש הלובי החקלאי, אני מדבר כמי שאוכל סלט בבית.

ובואו נעבור לתחנה האחרונה. מדינת ישראל שמה למטרה לנצל את מי השפכים,

לים. אז אם 50 מיליון נראים כאיזה משהו ערטילאי,

ישיב על ההצעה לסדר-היום.

לדייק. לא, זו לא הצעת אי-אמון, זו הצעה

הוא מפריע לכם? חבר הכנסת חרמש, השר מפריע לכם? אני אתייעץ אתו. מחלוקת פנימית. התייעצות סיעתית. כמו כן פועלת הממשלה לכיסוי גירעונות ההשקעה במשק המים העירוני על-ידי קידום הקמתם של תאגידי המים

ועוד. הסכם השכר החדש, אור ליום שלישי לפני שבוע הגיעו שר האוצר ויושב-ראש ההסתדרות, מר עופר עיני, לסיכום על הסכם שכר חדש במגזר הציבורי.

באוגוסט 2009 הוגדלו קצבאות הזיקנה בשיעור

ש"ח. קצבאות השלמת הכנסה הוגדלו בשיעור דומה בעלות שנתית של כ-150 מיליון ש"ח. בכל אחת מהשנים 2011 2012 תינתן תוספת של כ-2% לקצבאות הזיקנה והשלמת הכנסה לקשישים בעלות שנתית של כ-400 מיליון

המציע והשר הסכימו שהדבר יועבר לוועדה ולכן אצביע: מי שבעד, בעד העברת הנושא לוועדה, מי שנגד, בעד להסיר מסדר-היום. להעביר לוועדת הכלכלה.

לוועדת הכספים.

תודה רבה. נא להצביע. הצעה

מדווח. בשלוש השנים האחרונות מחירי הדירות עלו בערך ב-50%. אכן, אלו עליות גדולות מאוד שהאפקט המיידי שלהן הוא הקושי שנוצר בפני משפחות רגילות במדינת ישראל להבטיח לעצמן פתרונות דיור.

האם מדובר בבועה או לא. אני אישית חושב שמדובר בבועה. אם זו בועה, זו יכולה להיות בשורה למי שכבר קנה ובשורה טובה למי שעוד לא קנה. כי מי שעוד לא קנה,

כולם מדברים על דיור בר-השגה, אומרים שעכשיו הפתרון, הפטנט הוא להקטין את שטח הדירות. אני לא חושב שזה הפתרון. דיור בר-השגה מוגדר, מבחינה מקצועית, כיחס בין מחיר

אני עובר היום בכביש 6,

שזה דבר מעולה ומצוין. נכון, נכון.

נכון. זה הפתרון האידיאלי ביותר, שזה אומנם משנה מהחוויה

מעביר.

אלו דיבורים בעלמא, הוא פשוט מאוד בורח מהאחריות. זה לא נכון, זה הזוי. זה הזוי. ואני אומר לך: הבתים האלה שאתה רואה בטייבה,

בג'לג'וליה ואום-אל-פחם,

עשרות, באמת. נכון. והם נבנו ללא היתרים.

בוודאי.

אז מונעים ממנו ללכת לשם.

הוא צריך לבנות.

נכון שזה מחוץ לתחום הבנייה, אז הוא הולך ובונה. ולכן אמרתי:

כי הפתרונות

ולכן מה שאני חושב הוא, שהמענה האמיתי לשם פתרון בעיית הדיור ביישובים הערביים, שלא לדבר על בעיות של יצירת מקומות עבודה,

זה נמצא יותר אצל משרד הפנים,

רק הוא אומר לי שהבתים האלה נבנו ללא רשיון. השר ישי אומר לנו בכל עת "שרק תבנו לגובה".

כבוד השר בטח יבהיר לנו הרבה מהצפונות. אדוני היושב-ראש,

יחידות דיור, כשהממוצע בעשור האחרון על פני כל שנה היה 15,000 בשנה,

הכפלנו את הכמות, מובן שזה לא מספיק וצריך יותר. דבר נוסף, צריך לזכור שסביבת הריבית הנמוכה שלא היתה נהוגה מעולם בישראל,

עכשיו למגזר הערבי. לא חשבתי שאני אשמע דברים אחרים, כי זו לא הפעם הראשונה שאני עולה על הדבר הזה.

יש שר הפנים שהתייחס לזה. אני רוצה לתת לכם קצת מספרים.

70% מהשיווקים שעשינו בשנה וחצי האחרונות חזרו. משווקים להם, לא לוקחים. יש מגרשים צמודי קרקע,

יכולים לצאת, פשוט לא לוקחים את זה. אתה יודע למה? אתה לא תאהב לשמוע את זה: יותר זול לפלוש לקרקע שלא עולה כסף.

המגזר היחיד, שיש בו הכי פחות אכיפה, זה המגזר הערבי,

מה שהולך שם.

זה בסדר גמור,

בעיקר כשאנחנו מוציאים מכרזים והרבה לא באים ולא לוקחים,

הצעות. מקבלים תמריצים שהציבור היהודי לא

זה המחיר. זאת אומרת, זה המחיר. קונה מרצון, זה המחיר. אבל

אכן במגזר מבקשים להקל על עצמם על-ידי הליכה לבנייה בלתי חוקית, כדי לחסוך רכישת קרקעות שמעמידים לרשותם, יש לנו בעיה, כי אחרת בסוף ייגמרו, אם היה חבר הכנסת

כוונת הפלסטינים להכריז על מדינה עצמאית באופן חד-צדדי. בדיון זה, בעקבות ההצעות לסדר-היום, משתתפים חברי הכנסת אברהם מיכאלי,

חיים אורון, אריה אלדד, מוחמד ברכה וג'מאל זחאלקה. אנחנו נתחיל את הדיון ונסיים אותו ביום

צריך להתפלל מנחה.

על כל פנים, אלא אם כן חבר הכנסת אורלב משחרר את השר למנחה. זה לא קשור לזה, מה, הוא לא תורן, איפה השר התורן?

אני לא תורן, שתדע. אני שואל את

כל זמן שלא יהיה פה שר, הסיטואציה תחזור על עצמה.

אם היו לי אמצעים להעניש את הממשלה, הייתי ודאי עושה זאת. יש לאדוני אמצעים כגון לעכב הצעות חוק

דברו, ובזה נגמר העניין. אין פה זכויות יתר למישהו להפריע למהלך תקין של הישיבה. בבקשה. מי זה ה"מישהו",

ברגע זה נכנס השר אטיאס, שרק

הוא לא נושא באחריות לנושא שלנו, ואני מעריך את זה שהוא בוודאי התפלל בכוונה תפילת מנחה. אין ספק שהכוונה של הפלסטינים להכריז על

מדבר על מי שתומך בהכרזה,

הרי הוא משתף פעולה, הוא משתף פעולה עם חוסר רצון לנהל משא-ומתן. ומדוע הפלסטינים בורחים ממשא-ומתן? הרי לכאורה תוצאה שמתקבלת במשא-ומתן היא בדרך כלל התוצאה הטובה ביותר, היא מבטיחה שהתוצאות האלה

זה סיעת קדימה.

השר אטיאס, תפזר שם את ההפגנה. אני גם לא תורן, אני גם מרותק פה, ואני גם צריך לשתוק. בוא לפחות תאזין לדברי הטעם של חבר הכנסת אורלב.

מאוד שיובהר שאין בינינו שום מחלוקת אשר למשנת בית-המדרש על זכותנו המלאה והמוחלטת על כל גרגיר באדמת ארץ-ישראל. יכול להיות שיש מחלוקת בינינו איך מממשים זאת, ומה הדרך

בזכות הטבעית. זה רק טבעי שלפלסטינים תהיה מדינה עצמאית.

שהיא הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67', היא

ועוד תהליך, ועוד תהליך,

ועוד משא-ומתן, ועוד משא-ומתן, ממשלת ישראל אימצה לעצמה את האסטרטגיה של ניהול הסכסוך, ולא של פתרון

או כשטח שנתון תחת כיבוש, ואין מחלוקת על הדבר הזה. ולכן אני חושב שזה דיון קצת תיאורטי. מה שבטוח הוא, שבמצב הנוכחי אי-אפשר להמשיך. אי-אפשר להמשיך במצב של

לאשה שיש לה בעיה עם בחירת צבע עדשות המגע שלה, מצד אחד, שזו מדינת ישראל, ומצד שני,

שהוא לא יודע איך לצאת.

אני מסכם את דברי ואני אומר: מה שצריך הוא להפסיק את המצב הנוכחי הזה, להכיר דה-פקטו ודה-יורה בזכות העם הפלסטיני להקים מדינה עצמאית, לסגת מהשטחים הכבושים ולאפשר

אני צריך להתנדב ולהוריד את הראש? מה זה האיום הזה, חד-צדדי? יבוא מישהו ויגיד לי: הבית שלך זה הבית שלי, זה לא הבית שלך. חד-צדדי. אני אגיד לו:

נסוגים. אז כפי ששמענו באותה שיחה מרתקת של סלאם פיאד עם יושב-ראש קדימה חיים רמון, הוא אמר

הזכות ואת הבעלות שלנו על הארץ הזאת כולה. מי שיוצר ואקום מזמין את האיומים האלה, מזמין את הנסיגות האלה ואת הפחדנות הזאת.

חודש של ניצחון

על איזו מדינה פלסטינית אתה מדבר, הוא לא מוכן להגיד שזו מדינה פלסטינית בגבולות 67'. בכלל על מזרח-ירושלים הוא לא רוצה לדבר.

משא-ומתן מכובד, שיכבד אותם כעם כמו כל העמים, שיש לו זכויות לגיטימיות? עד עכשיו

השלום, על שתי בירות בירושלים, על פתרון צודק והוגן לשאלת הפליטים. כך ייראה הסדר בזירה הפלסטינית. הסדר בזירה הסורית יתבסס על החזרת הגולן לסוריה, כפי שהסדר עם מצרים כלל את החזרת חצי האי סיני למצרים. דרך אחת היא הדרך להסדר. הממשלה

האם אנחנו בוחרים בדרך היחידה שבסופו של דבר יכולה להבטיח לנו ולילדינו אחרינו עתיד שלום וביטחון בארץ הזאת?

אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, בצער, שהממשלה הנוכחית בוחרת שלא ללכת בדרך הזאת. היא בוחרת שלא לבחור בחיים. וכאשר ראש הממשלה מבלה את זמנו בתמרונים ובתרגילים בשיטה של לסדר את

אנחנו חוזרים ושומעים קולות ויוזמות ונכונות ואמירה חוזרת ונשנית שהשלום הוא בחירה אסטרטגית. מול כל הפתיחות האלה,

ישראל, ממשלת

לא יודע ממה נבהלת ממשלת ישראל כשמדובר על הכרזה חד-צדדית של ההנהגה הפלסטינית על מדינה. מה מבהיל? ומה מצפים מההנהגה הפלסטינית ומהעם הפלסטיני? ב-48', במגילת העצמאות, המשפט הראשון שם הוא שמדינת ישראל קמה על-פי החלטת העצרת הכללית של

מדי, שעם חי באוויר, ללא אישיות לאומית שמוגדרת בתוך מדינה, והוא חי תחת עול של הכיבוש,

אם זה

כל מיני אנשים הגיעו לרעיון, אולי בעצם למה ללכת לשתי מדינות, ללכת למדינה אחת.

חושב שצריך לפעול וצריך להיאבק על מנת שתקום מדינה פלסטינית לצד מדינת

כיבוש, חשוב שנזכור למה הם מתכוונים כשהם מדברים על כיבוש. עמד כאן חבר הכנסת ברכה ואמר: הכיבוש הראשון, הכיבוש של 48'. הם רוצים להחזיר אותנו ל-47'.

ואני חושבת על הצד הישראלי, מה צריך לעשות הצד הישראלי במקרה כזה. ובכן, במשך הרבה מאוד שנים שתקה הזירה הלאומית הישראלית בכל מה שנוגע למעמדם המשפטי של יהודה

לכם, אמר שמעון החשמונאי: לא ארץ נוכרייה לקחנו, לא רכוש זרים כבשנו, כי אם את נחלת אבותינו אשר נלקחה על-ידי שונאינו בלא משפט. ואנחנו, משהזדמן לנו, השבנו את

בארץ-ישראל, אני רוצה רק להזכיר כמה נתונים שלדעתי הם חשובים מאוד.

בזמן הקונגרס הציוני הגדול חיו בארץ-ישראל כבר קרוב ל-50,000 60,000 יהודים.

הוא אמר: אני לא מבין,

ושומרון בלבד, לא כולל ירושלים, 320,000 יהודים. לפי התחזית של הלמ"ס, שזה צמיחה וגדילה, חבר הכנסת דב חנין, ואתן לך את הנייר אחר כך, הגדילה היא 5.8%, פי-שניים

עם הרבה הרבה מסתננים שמגיעים ממצרים.

אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. בבקשה.

חבר הכנסת טלב אלסאנע,

ואחרון הדוברים הוא חבר הכנסת נסים

וישראל, חבר הכנסת נסים זאב, אני יודע שלא נעים לך לשמוע, באמצעות ממשלותיה לדורותיהן, אפילו

לא שמעתי. אתה לא חייב להשיב לו,

כי זה סימן של כבוד לאחר.

אני אומר לך, מדינה שיודעת לתת לאזרחיה את

פתרון לבעיה הפלסטינית והקמת מדינה פלסטינית?

עד היום ישראל לא נתנה יד ליוזמה הזאת ולא הסכמה אפילו. גם אם יש לה מחלוקת וסייגים על חלק מהתוכנית, סעיף ירושלים והפליטים, זה לוויכוח,

שנים,

6% ב-1882,

לא שנתיים, לא עשר,

אז למה אתם באמת חושבים שהפלסטינים צריכים להרים ידיים אחרי 60 שנה? אחרי 100

היא חזקה. ואני דווקא רוצה לומר לכם, שאם אנחנו מסתכלים באופן עקבי, יש קריסה,

כי אי-אפשר, פשוט מאוד לשלול, לדכא, לרמוס ולשמור על צלם אנוש. ואם אנחנו שמים לב, פשיטת הרגל

ואי-אפשר לדבר על ביטחון ללא שלום. השלום הוא המרכיב המהותי של הביטחון. ולכן הסוגיה הזאת, צריך להבין, ככל שהפלסטינים יקבלו את עצמאותם,

ללא עצמאות פלסטינית, תודה.

רוב הציבור בארץ, גם בקואליציה של הכנסת הזאת וגם באופוזיציה

ממשלות קודמות. גם הממשלה

מבינה, גם אם לא תודה בכך כל יום,

עמים, אלא שתי מדינות, ובהמשך המשא-ומתן ובכניסה לעומק לסוגיות החשובות, ובדרך של הסדר מוסכם על שני הצדדים,

אותה ישות שנמצאת בעזה, לא מכירה ברשות הפלסטינית,

כאן הרשות

בעיית המים, בעיית ירושלים? אלה דברים שכל אחד שעיניו בראשו צריך להסתכל

היתה מנהלת הלשכה, עם היד הרמה שלה של ניהול לשכה. אתה היית עם שר החוץ שרון.

הממשלה ועל מפלגתו וסיעתו. זאת תפיסה מעוותת של הנהגה, של תהליך מדיני. אני שייך לאלה שמאוד סקפטיים לגבי האפשרות להתקדם ולו מטר אחד במשא-ומתן בין הממשלה והקואליציה הקיצונית

להגיש לו את העמדה הפלסטינית.

P. יש I, שזה Israel, ויש P, שזה Palestinian. מה נורא כל כך בזה שהוא יקבל את הנייר שמדבר על ה-vision, על החזון, הפלסטיני של פתרון הסכסוך, Final

לכן,

אני סקפטי לגבי האפשרות שהקואליציה והממשלה הזאת תתקדם ולו מילימטר אחד, ולכן הפלסטינים הודיעו לארצות-הברית, הודיעו

הקיום של הרשות הפלסטינית. צריך לחזק את אש"ף, ואין טעם בקיום הרשות. תודה רבה. אתה יכול להוסיף לסיום: "ושלא תגידו שלא אמרתי

שהיה לפני שנתיים ולפני שלוש, מה שהיה בשכם, מה שהיה בג'נין. אם לא הפעולות הצבאיות היומיומיות של ישראל באותם שטחים, הטרור היה שולט שם שליטה מוחלטת. הלוא זאת הבעיה. נאמר שיכריזו, מה קורה יום למחרת ההכרזה

אני בקושי יכול להעביר איזשהו מסר כזה או אחר. לא,

אנחנו לא מדברים כעת על הכשרון של חבר הכנסת נסים זאב. תאפשרו לו

את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת אופיר אקוניס.

ולכן בתום הצגתה אנחנו נעבור להצבעה. בבקשה,

גברתי היושבת-ראש,

אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'

התשע"א 2010, שיזם חברנו חבר הכנסת משה מוץ מטלון, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. ועדת הכלכלה בראשותי החליטה לשים דגש מיוחד,

על

אנחנו מכירים את ההגבלה שיש לשעות מסוימות. כך הציע חבר הכנסת מוץ מטלון.

בהתאם למצב החוקי, רשויות תימרור מקומיות

גם את חבר הכנסת מוץ מטלון וגם אותך,

אני ממש חושב שהיוזמה החשובה, נכון שהתחייבתי לקדם בוועדה ולהביא בתחילת מושב

שרים לחקיקה. אני מכיר את רגישותך בנושא אנשים עם

בה. מכאן גם שלוחה תודתי, ובוודאי בשם רבים שהנושא והחוק הזה חשובים להם ביותר. אני חייב

חברי הכנסת, דוח העוני הוא לא דוח על מזג האוויר, למרות שהוא עולה בתדירות דומה, אלא הוא מעשה ידיה של ממשלה, או מעשי ידיהן של ממשלות לדורותיהן. דוח העוני השנה, אדוני